אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר-היום: הצעת תקנות תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל (הארכת מועד העברת הפעילות) (תיקון),

מי מסביר את הבקשה? אני מהלשכה המשפטית במשרד האוצר. בדיון קודם הוועדה אישרה לדחות את מועד העברת הפעילות מחברת קצ"א א' לגורם המפעיל